הנושא: פניית יושב ראש הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק יסוד: הממשלה שלמה קרעי בנושא טענות נושא חדש. הוגשו שתי טענות נושא חדש. אני רק רוצה לומר מילה, בהמשך למה שהיה כאן בוועדה עצמה לגבי טענות נושא חדש על

שסותרים את כל ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בין אגודת ישראל ויהדות התורה לבין הליכוד בראשות נתניהו, הוא השפיל מבטו,

האם כוונתך שליברמן אנטישמי? לא.

כוונתי היא שהנאום של ראש הממשלה המיועד נתניהו שבו הוא גידף את וסנט בציבור החרדי, הוא נאום אנטישמי. הוא נאום מחריד. עם סניגורים כמוך, אנחנו בבעיה. תודה רבה. בוסו, אתה יודע מה אומרים. סוס שמקבלים במתנה, לא בודקים לו בשיניים. בבקשה לא להפריע. לא הכרתי את המשפט הזה אבל הוא יפה. חבר

בואי נפריד. אם יש שמועות בבית הזה, כולם מוזמנים. מי שרוצה בקשה מסודרת, מגיש בקשה מסודרת. יש לאופוזיציה מספר בקשות. אני לא זוכר. אפשר לעסוק בדברי נבואה, חבר הכנסת קיש? אני מוכן להסתכן בדברי נבואה ולומר שתנחת על שולחנך מחבר הכנסת קרעי בקשה לפטור מחובת הנחה לקריאה שנייה ושלישית.

בבקשה יוראי, תנמק את שתי הרביזיות. שמעתי שבערך ב-23:40 אתמול התקשר בנימין

אבל אתמול בשעה 23:14 צייץ בצלאל סמוטריץ' שעלה בידינו.

כל סיעות האופוזיציה משכו את ההסתייגויות שלהן למעט אלו שהוגשו ליועצים המשפטיים והוגדרו כמהותיות. אין בעיה. אנחנו מחכים לראות ולהבין בדיוק.

אני אומר לך על מה בוודאות יהיה סעיף 98, על כמות השמיות. זה בוודאות כי גם אם יש לך 100 הסתייגות או 60 הסתייגויות, אני לא יודע כמה, אנחנו נעשה סעיף 98 רך על כמות השמיות האפשריות לכל צד. מה זה רך? רך, זה מושג של הייעוץ המשפטי. רך, זה להבדיל ממה שאתה אישרת כאן מיקי לוי כיושב ראש כנסת לדרוס אותנו. יואב, אתה זוכר כמה שמיות? יש את כל ההיסטוריה. ברגע שאתה נגיד עם 20 הסתייגויות שנותנות מעט זמן אבל ברגע שאתה משתמש בהן כשמיות ברצף, לא מדובר כאן על דרישה שמית. זה ברור. אם זה ברור,

בין שלוש לבין שמונים, יש הבדל.

מתי מחילים את 98 על הצבעות שמיות? אני לא אכנס לזה. אני באמת שואל. לא שמיות. כל סעיף 98,

כל החלטה על סעיף 98 כוללת זמן המליאה אם רוצים להגביל, זמן הצבעה וזמן הצבעה הוא הכי חמור. אם אתה קובע זמן הצבעה, למעשה בתפיסה אתה די מנטרל את האופוזיציה. נכון אבל ההפעלה של 98 בדרך כלל מתייחסת או נקבעת אגב זמן הדיבור במליאה?

אני מסביר לך. קח לדוגמה את החוק האחרון שעשינו בכנסת הזו, הראשון והאחרון, החוק של ביטול הפיצול. לא הפעלנו בכלל את סעיף 98 על זמן המליאה.

לא קבענו שעת הצבעה והדבר היחידי שהגבלנו הוא לכמות השמיות. לכן אני אומר רך כי תמיד מגבילים את כמות השמיות. זה לעניין הזה. זה ייקבע בדיון נפרד.

זה דיון נפרד. דיברתי עם היועצת המשפטית והיא מבקשת לא לעשות את זה היום. נעשה את זה ביום ראשון. תצא הודעה מסודרת מתי ביום ראשון יתקיים הדיון על הדבר הזה. זאת לא בעיה שלנו. זאת דרישה של האופוזיציה. הכול בסדר. אנחנו נעשה דיון במסדרת על הנושא של סדרי דיון, אם צריך.

לא יודע. אני עוד לא רואה את התמונה בכללותה לנגד עיניי. פטור מחובת הנחה.

חלק מההחלטה הוא גם פטור מחובת הנחה. זה כמובן חלק מהעניין. אנחנו מצביעים על הרוויזיה. מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה בעד, 4 נגד, 8

מי בעד הרוויזיה השנייה? הצבעה הרוויזיה לא נתקבלה בעד, 4 נגד, 9 הרוויזיה לא נתקבלה. תודה רבה.

הישיבה הזו נעולה.

12:44.